בוקר טוב לכולם, היום 8 בפברואר 2022, ז' באדר

בחרתי לפתוח את היום הזה בבחינת הריכוזיות במשק המזון בישראל על רקע ניסיונות של הפקעת מחירים על ידי הספקים הגדולים. בעקבות פעולה נחושה ומשולבת של שר האוצר, שרת הכלכלה שפנו לרשות לתחרות, לוועדת המחירים והעבירו סיגנל מאוד חמור